ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, דוח ביקורת שנתי של מבקר המדינה 66ג והערות ראש הממשלה לדוח זה, הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה העממית של סין בדבר הסדרת אשרות לכניסות מרובות. עוד אודיעכם כי ב-6 בינואר 2016 הונחו מסקנות ועדת הכספים בעקבות דיון מהיר בהצעה של חברי הכנסת זהבה גלאון, מיקי רוזנטל, יעקב מרגי ושולי מועלם-רפאלי

המלצת ועדת שטרום לאפשר הלוואות צרכניות על חשבון כספי הפנסיה,

ב-27 בינואר 2016 הונחו מסקנות ועדת הכספים בעקבות דיון מהיר בהצעה של חבר הכנסת יוסף ג'בארין בנושא:

תודה למזכירת הכנסת. חברי הכנסת, יום שלישי, נאומים בני דקה. אנחנו נצביע לצורך ההרשמה בלבד. בבקשה, מי שמעוניין להשתתף ולנאום יוכל כרגע להירשם. חבר הכנסת איל בן ראובן, אנא ממך, תפתח את הנאומים. אחריך, חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס. כבוד היושב-ראש, מג'די סאלם, 25, זכרו לברכה, מחמד חוסיין אבו זהרה, בן 25, זכרו לברכה, סלימאן עלי פאייד, בן 46, זכרו לברכה, העובדים שציינתי כרגע נהרגו בתאונות בניין שאירעו בשבוע וחצי האחרונים, שלושה פועלים שאיבדו את חייהם לשווא, שלוש משפחות שכולות שחייהן נהרסו בגלל אטימות והפקרות. 51 פועלים נהרגו בשנה וחצי האחרונות, 35 ב-2015 ו-16 ב-2016. תאונות הבניין הפכו למכת מדינה. אנשים נהרגים ונפצעים ברמה יומיומית, ועולם כמנהגו נוהג. ביקרתי באופן אישי באתרים, סגרתי אתרים, אבל זה אקמול לסרטן. ההפקרות חוגגת. האסון הבא בפתח, וראש הממשלה, מה לעשות, שר הכלכלה, שאחראי לתחום, מפגין אדישות מוחלטת ודבר לא נעשה. כמה עובדים תמימים צריכים עוד לשלם בחייהם? כמה משפחות צריכות להתפרק לרסיסים על מנת שמשרד הכלכלה וראשו יתחילו לטפל ברצינות בתופעה הבלתי-נסבלת הזאת? הטבח היומיומי שמתחולל באתרי הבנייה חייב להיעצר,

בימים הקרובים אני וחברי למשכן חבר הכנסת אלי אלאלוף וחבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא נגיש הצעת חוק מיידית הקובעת כי אתרי בנייה שהתרחשו בהם תאונות ייסגרו במהירות ובמיידי, עד לתיקון הליקויים. כולי תקווה שההצעה תאושר, ומהר, להרתעה, להגברת הפיקוח ולצמצום מהיר ודרסטי של היקף התאונות והנפגעים בתחום הזה. אני ושותפי למאבק לא נרפה עד לרגע שנתחיל לראות תוצאות אמיתיות.

תודה לחבר הכנסת איל בן ראובן. חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת אכרם חסון. תודה. אדוני היושב-ראש, אנחנו מתקרבים לחג ל"ג בעומר, שבו חוגגים רבבות-אלפי ישראל את יום ההילולה דרבי שמעון בר יוחאי. רציתי לומר, אדוני היושב-ראש, שעד שלשום בבוקר נמכרו כ-200,000 כרטיסים ברכישה מוקדמת לתחבורה הציבורית, ואני כאן רוצה להיות לפה לכל רבבות-אלפי ישראל שאין להם מספיק, שבגלל שאין מספיק אוטובוסים ועוד דברים כאלה לא יכולים להגיע.

בכל שעה מתקשרים מכל קצוות הארץ: תנו לנו אוטובוסים, כי הרי סגרו את התחבורה הפרטית, ויש רק תחבורה ציבורית. אני מבקש מבעוד מועד להתמודד עם הדבר הזה ולהעמיד מספיק אוטובוסים של תחבורה ציבורית. ואת חטאי אני מזכיר: אני לפני שלוש שנים הייתי ראש וראשון לתמוך בתוכנית המשטרתית לתת רק לתחבורה הציבורית, ולא לפרטית, ועכשיו כולם זורקים עלי בליסטראות: מה עשית, תראה מה קורה. לפחות תעמידו מספיק אוטובוסים. בשלושה ימים 200,000 כרטיסים נמכרו, ויש עוד כזה ציבור שרוצה להגיע. אני חושב שזו הכתובת, ואני לפה כאן לכל אלה הפונים אלי ולשאר ידידי, לרב אייכלר ולרב מקלב, לכולם. כאן יושב שר הדתות: לא ייתכן שבאים כל כך הרבה אורחים מחוץ-לארץ, יש 40,000 50,000 איש מחוץ-לארץ, ולא יהיו אמצעי תחבורה יעילים למירון.

לחבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס. חבר הכנסת אכרם חסון,

אחריו, חבר הכנסת אורן חזן. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, קודם כול תרשו לי לברך את הקהל, במיוחד הקבוצה המיוחדת שהגיעה מכפר-כמא, מאחינו הצ'רקסים, עם ראש המועצה ועם קבוצת הרקדנים והחברים הנאמנים, שבאו להזכיר לנו שהיה רצח עם לצ'רקסים ואסור לנו לשכוח. אני אקדיש מחצית הדקה לעובדי הכנסת. אדוני היושב-ראש, אני רק שלושה חודשים בכנסת, והחלטתי בפתיחת המושב הזה קודם כול להודות לכל עובדי הכנסת, עובדים מסורים,

עוזרים לי, תומכים בי, תומכים בכל חברי הכנסת. הם אנשים שראויים לכל הערכה וכבוד, ואני באמצעותך שולח להם תודה מיוחדת. את המחצית השנייה אני מקדיש לכל האזרחים שסובלים מתאגידי המים והביוב.

הייתי בכסרא, והייתי גם בג'וליס וגם באבו-סנאן, גם בפקיעין, וראיתי כמה סובלים האזרחים מהחוק הדרקוני, הלא-מכובד, הלא-אחראי. לא יעלה על הדעת שאנשים ישלמו אגרות בגובה רב כל כך, כמו שמשלמים אנשים במצב סוציו-אקונומי 9, בצפון תל-אביב. רוב הכפרים שלנו הם במצב סוציו-אקונומי 2 3, והם משלמים את אותה אגרה ואת אותם כספים. המים עלו ב-300%, האגרות גבוהות מאוד. שכחו ש-60% מהאוכלוסייה שלנו חיה ממשכורת אחת.

בקרוב אני אביא הצעת חוק לבטל את תאגידי המים והביוב במגזר שלנו.

תודה לחבר הכנסת אכרם חסון. חבר הכנסת אורן אסף חזן, ואחריו, חברת הכנסת יעל כהן-פארן. יושב-ראש, כנסת נכבדה, אני המום. אנחנו מתבשרים בימים האחרונים שהרכב "ענבלים" שהגיע לנגן במלון "המלך דוד" בירושלים,

"המלך דוד" ולא King David, אחרי הכול השפה שלנו יפה מכול, נתבקש דקות ספורות לפני שהוא עולה להופיע להסיר את הכיפות מעל הראש, שכן בקהל חלק מהעובדים אינם יהודים וזה פוגע ברגשותיהם. במדינת ישראל של 2016 מסתבר שזה אסור וזו בושה גדולה להיות יהודי. לאן הגענו? לא הספיק להם להסיר את הכיפות מעל ראשם ולדרוש איזשהו סוג של פשרה, להניח כובעים עם סמיילי קטן וחמוד על הראש, כאילו מדובר באיזושהי בדיחה, אלא שלפתע גילו שלחלק מההרכב גם יש ציציות על גופם, אז צריך להסיר את הציציות, כי אנחנו חיים באיזשהו משטר חשוך מימים רחוקים במדינת ישראל של 2016. ואז, אתה בטוח ששמעת וראית הכול, והיום אתה מתבשר שאפילו בעיריית ירושלים, לא רק במלון בעיר הבירה של מדינת ישראל,

יהודית, כפי שדאג לציין זאת בן-גוריון בהכרזת המדינה כאשר דיבר ליהודים בכל העולם ואמר: מדינה יהודית, לא דמוקרטית, לא כלל אזרחיה, אפילו לא ישראלית, קובעים שציבור דתי שלם לא יכול לחגוג את יום ירושלים, את יום הסטודנט, צעירים רבים, בהפרדה, לא מתוך הדרה, מתוך קדושה של ממש. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כלו כל הקצים. הגיע הזמן להפסיק עם החרפה הזאת. אנחנו צריכים להיות גאים במי שאנחנו, להפסיק להתבייש ולעשות שינוי אמיתי, שאם לא כן, האסון הבא יבוא מתוכנו.

תודה לחבר הכנסת חזן. חברת הכנסת יעל כהן-פארן, ואחריה, חברת הכנסת ענת ברקו. תודה, אדוני. כבוד היושב-ראש, חברי חברות וחברי הכנסת וקהל נכבד, גם אני רוצה להתייחס לל"ג בעומר, שנחגוג אותו מחר, ואני רוצה להתייחס אליו מכיוון אחר. כולנו מכירים את המנהג הישראלי, הוא בוודאי לא צו מהתורה, של מדורות ל"ג בעומר. זה אכן כיף מאוד גדול וכולם מתגבשים, כל הגן, כל הכיתה, כל בית-הספר. אבל אנחנו שוכחים דבר אחד: מה אנחנו שורפים שם, וכמויות העשן שעולות באותו יום. תשמעו, יום למחרת ל"ג בעומר אני בטוחה שאף אחד לא שמח לקום בבוקר, לפתוח חלון ולהריח את הריח הנורא בכל מקום ומקום בארץ. נכון, זה יום אחד, תגידו, זו חגיגה מיוחדת וזה רק יום אחד. אבל הביטו, מדובר בפי-20 זיהום אוויר שנמדד ביום שלאחר ל"ג בעומר. זה לא שישראל חפה מכל זיהום אוויר. רק לאחרונה נתבשרנו שאנחנו במקום הראשון במדינות המערב בזיהום האוויר שלנו. מקום ראשון. בישראל מתים מדי שנה 2,500 אנשים רק מתוצאות של זיהום האוויר. מוות מוקדם מתוך כך שהם חולים בגלל זיהום האוויר: מחלות לב,

עכשיו, תגידו, מה זה יום אחד? אבל יום אחד שבו למחרת אנשים מרגישים ממש רע: מחלות אסתמה,

לפעמים מגיעים לאשפוזים, בגלל יום אחד שבסך הכול אנחנו חוגגים בו. אפשר גם לשנות את מנהג החגיגות, אפשר גם להביא לכך שלא כל כיתה תעשה מדורה בגובה 4 מטר של קרשים, שכמובן נסחבו מאתרי בנייה, וגם הם מפסידים הרבה מאוד בגלל היום הזה, אבל לא חשוב כרגע. אנחנו יכולים לחגוג אחרת, יכולים לחגוג קודם כול עם אש קצת יותר קטנה. לחבור כולם ביחד, כל בית-הספר, אולי אפילו כל היישוב, למדורה אחת צנועה, ואולי בהמשך גם נמצא דרכים אחרות לחגוג את זה.

שהכנסת תחוקק פה חוקים, זה לא משהו שאפשר להעביר בחוק, אבל אני כן חושבת שמהכנסת צריכה לצאת קריאה לשינוי המנהג הזה ולמצוא נהגים חלופיים כדי לחגוג את זה בצורה שתהיה באמת יותר טובה לכל מי שחי פה.

תודה רבה לחברת הכנסת יעל כהן-פארן. חברת הכנסת ענת ברקו, ואחריה, חבר הכנסת דב חנין. אדוני היושב-ראש, תודה, כנסת נכבדה, אני ממשיכה בסדרת הרצאותי אודות השקרים הפלסטיניים, אבל עם תחילת הכנסת ארצה לעשות פאוזה ולהרהר מה היה לנו עכשיו, במהלך הסערה הפוליטית. לפני מספר שבועות הגעתי לקבר יתרו, לאירוע מאוד מרשים של העדה הדרוזית, חג נבי שועייב. פגשתי שם, בין השאר, את חבר הכנסת איימן עודה. זו הייתה תקופה של פגרה, שאלתי: מה עושים? הוא סיפר שחזר מפגישה עם מזכ"ל האו"ם. אמרתי: אני מבינה שאפילו בפגרה אתה לא נח מלהשמיץ אותנו ולקדם חרמות על ישראל. הוא לא ענה, אבל החיוך שלו הסגיר את הכול.

עם כל הרצף האינטנסיבי הזה של האירועים הפוליטיים יכולנו למצוא גם את חבר הכנסת עודה כראש האופוזיציה, אבל אם אפשר היה עוד לרגע לבנות על בל"ד שתטרפד את העניין, הרי שבאה מרצ וקבעה חד-משמעית כי היא תמליץ על חבר הכנסת עודה כיושב-ראש האופוזיציה. כן, יו"ר האופוזיציה, לא פחות מכך, עם כל מה שמתחייב מהמעמד הרם, כולל סקירות ביטחוניות תקופתיות על-ידי ראש הממשלה. אני מנסה לדמיין, למשל, סקירה על "חיזבאללה", שאתה תמכת בהם והתנגדת להכללתם ברשימה של ארגוני הטרור למרות השחיטה שהם מבצעים במרחב הסוני, נעזוב את היהודים, נעבור לסונים במרחב. אבל מסתבר שיושב-ראש האופוזיציה הוא בדיוק התפקיד שאליו ייעד את עצמו. עוד לפני הבחירות, בריאיון נדיר שנתן לטל שניידר, אמר שהוא מאוד מעוניין בתפקיד הזה, יו"ר האופוזיציה.

כי ניתן יהיה להעלות טוב יותר על סדר-היום את עומק האי-שוויון האזרחי. אבל האמת היא שעל מנת להעלות על סדר-היום את עומק האי-שוויון האזרחי לא צריך לכנות חבר כנסת שכיהן כראש שב"כ "רוצח". כי בחברה בעלת שוויון אזרחי, ראש השב"כ פועל למיגור הטרור נגד כל אזרחי ישראל, כולל שלך ובני משפחתך, ולכן אסור היה לקרוא לכך רצח.

אדוני היקר, דקה אחת אני מסיימת.

דקה זה כל הנאום. זה ברור, אז שנייה. באמת שנייה. כמובן, המטרה היא לא שוויון אזרחי אלא מאבק פלסטיני נגד עצם קיומה של מדינת ישראל, וכיו"ר האופוזיציה יהיה לו קל יותר לעשות זאת. היום מציינים בכנסת את יום השפה הערבית, לכן אסיים במשפט בערבית: אלכזב חבלו קציר: לשקר חבל קצר. תודה לחברת הכנסת ענת ברקו. חבר הכנסת דב חנין,

חבר הכנסת ישראל אייכלר. תודה, אדוני היושב-ראש. (אומר דברים בשפה הערבית,

היום הוא יום לשפה הערבית בכנסת. כאדם שלומד ערבית, לדעתי, אם כל אדם מאזרחי המדינה ילמד לדבר ולהבין ערבית, זה ישבור מחסומים רבים וישפר את היחסים בין ערבים ליהודים בארץ ובכל המזרח התיכון. יישר כוח.) לא, לא, אין פה מחיאות כפיים.

אדוני היושב-ראש, למען הצופים שלנו בבית, שאין להם עדיין את התרגום הסימולטני, שאנחנו נציין אותו היום במליאה, בעוד רבע שעה יתחיל התרגום הסימולטני.

אני רוצה להביע הערכה לחברי ד"ר יוסף ג'בארין, יוזם היום החשוב הזה, ותודה לך, אדוני היושב-ראש, על הנכונות לקדם יום של השפה הערבית כאן בכנסת. אנחנו קיימנו שורה ארוכה של דיונים, מאוד מאוד ענייניים, מאוד מעשיים,

אני בוועדת התחבורה הציבורית, וועדות החינוך, העבודה, כל ועדות הכנסת,

מעמד האישה, השקיפות, המדע. ונשמע פה הצליל היפה של השפה הערבית ואנחנו כולנו ראינו כמה השפה הזאת יכולה לתרום לחיים המשותפים של כולנו כאן. זו שפה של ציבור מאוד גדול במדינת ישראל, זו שפה של האזור שבו אנחנו חיים, אבל גם עבורנו, שהשפה הערבית איננה שפת האם, ההכרה שלה, הלמידה שלה, פותחת עוד עולמות, פותחת עושר תרבותי, פותחת את היכולת לדיאלוג יותר מעמיק, להיכרות יותר טובה. אני מאחל לכולנו שהיום הזה יהיה יום של ציון לא רק ברמה הסמלית אלא באמת, בהתקדמות במעמד השפה הזאת, שהוא כל כך חשוב בארץ.

תודה לחבר הכנסת דב חנין. חבר הכנסת ישראל אייכלר, בבקשה, אדוני, ולאחריו, חבר הכנסת אחמד טיבי. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני רוצה להזדהות עם הדברים של חברי הרב מוזס בעניין התחבורה הציבורית למירון. אני מקווה שאנחנו לא עומדים בפני שערורייה נוראה של השארת אלפי אנשים שרוצים להגיע למירון בגלל תכנון והגבלות שעושים כדי למנוע מהרבה אנשים לבוא, כי ההר לא יכול לקבל פתאום, ההר קטן מדי. אבל אני רוצה להקדיש את דברי בדקה הזאת לסערה הגדולה שהייתה השבוע על צעיר בדואי שהותקף באכזריות בידי שוטרים, והסערה הייתה בצדק, כי אם אנחנו נחיה פה במדינה שאזרח יותקף על-ידי שוטרים סמויים, אז אף אחד לא יוכל להיות פה. אף אחד לא צריך לחשוב שאם זה קורה אצל מישהו אחר אז זה לא יקרה אצלו. מאיפה אני יודע? לפני כשבוע שלף שוטר חמום מוח נשק חם וטעון מול אזרחים לא חמושים בהפגנה בירושלים, ואיש לא צייץ. בנוסף לכך פורסם סרטון על טיפול אכזרי, שבו הכה שוטר בבית-שמש אברך חרדי רק בגלל שהוא העז למחות על דוח תנועה בסך 1,000 שקל. הנהג טען כי התחנן בפני השוטר על מצבו הכלכלי הירוד והשוטר נהנה מזה. ואז אמר לו הנהג: ה' ישלם לך על זה. על האלימות המילולית הזאת גזר השוטר את פסק-הדין על המקום והוא הכניס בו מכות רצח, כולל אקדח "טייזר", באלימות שמזעזעת כל מי שרואה את הסרטון. התמונות פורסמו רק בציבור החרדי. זה היה אמור לזעזע כל אזרח דמוקרטי, כמו הערבי בתל-אביב שהוכה, אבל התקשורת החילונית ידעה והסתירה את האירוע, כמנהג התקשורת בסין ובצפון-קוריאה, ללמדך שאין פה תקשורת חופשית. רבותי חברי הכנסת, צריך לדעת: אקדח טעון שנשלף מול אזרחים בהפגנה עלול לירות במפגינים או בעוברי אורח בהפגנות הבאות, ולא משנה מי הם. שוטר אלים נגד אזרח כלשהו יהיה יותר אלים נגד בן מגזר אחר או מיעוט אחר. לא ייתכן שאנחנו נעביר את שיטות המלחמה בטרור לשיטות שמירת הסדר הציבורי במדינה דמוקרטית. ותקשורת שמסתירה או מצניעה ידיעות כאלה על ציבור מסוים גם תצדיק כל דבר פשע שייעשה נגד הציבור הזה. לכן, אני רוצה להתריע על הדבר הזה. צריך לרסן את אלימות המשטרה, לרסן את האלימות בכלל, אבל אלימות שלטונית חמורה הרבה יותר מאלימות אזרחית.

תודה לחבר הכנסת אייכלר. חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין,

גברתי, ואחריה, חבר הכנסת טלב אבו עראר. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה לדבר על האיום בשביתה של מעונות היום של ילדינו, של הארגונים, "אל-אטפאל", לכבוד יום השפה הערבית. ברור לכל בר-דעת שילדים מגיל לידה עד גיל שלוש במדינת ישראל, אין להם רשת ביטחון. רק 116,000 ילדים, מתוך 400,000 ילדים במדינת ישראל, אדוני היושב-ראש, יש להם מקום במעונות היום. כשאנחנו מחפשים את יוקר המחיה, שם הוא נמצא. בואו נפסיק לחפש אותו.

זה ממש לחפש את האגורה מתחת לפנס. בשביל מה? אתם יודעים מה זה להחזיק בגנים פרטיים ילדים? לי יש ילדים צעירים, אני יודעת מה זה, כמה זה עולה. זה יכול לעלות 2,000 ו-3,000 שקל לילד. בתל-אביב זה עולה 3,500. מילא תל-אביב, אבל גם במקומות בפריפריה. כי אין מקום לילדים ואין פתרונות, והארגונים נאנקים תחת הגירעונות. באים משרד הכלכלה ומשרד האוצר ואומרים: המעונות אינם בטיחותיים, צריך לתקן אותם, צריך להתאים אותם, צריך להפחית את מספר הילדים.

זה אומר שבשנה הבאה, במקום 77 ילדים, יהיו 64 ילדים בכל מעון.

אנחנו מפחיתים את מספר הילדים שתהיה להם רשת ביטחון. האם המטפלות במעונות היום מקבלות שכר ראוי כדי שהן יוכלו להמשיך ולטפל בילדינו? התשובה היא: כמובן שלא. וזורקים את תפוח האדמה החם הזה מיד ליד, מיד ליד, מזה שנים. הממשלה חייבת לבנות תוכנית תלת-שנתית על מנת לטפל במעונות היום, בדיוק כפי שבנו 2,500 כיתות כשהחליטו שיהיה חוק חינוך חובה החל מגיל שלוש. מגיל לידה עד גיל שלוש, זאת רשת הביטחון האמיתית, גם של ילדי ישראל וגם של המשפחות שלהם.

תודה לחברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. נציין רק שמחר, בעזרת השם, מליאת הכנסת תקיים גם דיון בנושא של מעונות היום וגם דיון בנושא הקודם, שהעלה חבר הכנסת אייכלר,

לצערי אלימות, או לכאורה אלימות, כלפי אותו עובד ערבי, שכרגע העלה חבר כנסת אייכלר. הנשיאות אישרה את שני הנושאים האלה לדיון במליאת הכנסת מחר.

חבר הכנסת טלב אבו עראר, ואחריך נשמע את חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם הסימולטני לעברית: מובן שביום הזה, יום השפה הערבית, אנחנו מודים ליושב-ראש הכנסת ולעמיתנו יוסף ג'בארין על היוזמה הטובה, לציין את שפתנו הערבית, היפה. שפה רשמית באמת. לא רק מוכרת אלא גם מיושמת בכל המוסדות והמשרדים, בכל התחומים.

כמובן, אני אעבור עכשיו לשפה העברית.) אני מודה על כך, אני מודה ביום הזה ליושב-ראש הכנסת על אישורו והסכמתו ותרומתו, מקבלים כבר תרגום. אתה לא חייב לתרגם את עצמך. אתה יודע מה זה ראיס.

ולחברי יוסף ג'בארין, על היוזמה לציון היום המיוחד לשפה הערבית. ולא זה הנושא. האמת, למרות שאנחנו שמחים ביום הזה, באה הבשורה לפני שעה-שעתיים על מה שקלקל לנו את כל השמחה. על זה שמשטרת ישראל,

כנראה, כנראה.

אבל זו ההחלטה, היא תהיה עוד שעה-שעתיים.

פרסום ראשון על סגירת תיק נגד שוטרי מג"ב שתקפו דיבר עליהם אייכלר,

חברי אייכלר? תקפו לפני יומיים את מייסם אבו אלקיעאן בתל-אביב רק בגלל שהוא ערבי. למרות שהם לא היו לבושים מדים, אלא בתור אזרחים רגילים. בלי שיזדהו. סירבו להזדהות כשביקשו מהם תעודת זהות. התנפלו עליו, תקפו אותו נמרצות, ממש תקיפת מוות. האדם, הוא עצור במעצר-בית לחמישה-שישה ימים,

עשרה ימים, והם ישוחררו עוד מעט. זה נותן לגיטימציה, זה נותן אור ירוק לכל השוטרים, לכל האזרחים אפילו: כל אזרח יהודי מהיום יכול לבקש, אפילו מחבר כנסת ערבי, אפילו מאחמד טיבי: תביא לי תעודת זהות.

למרות שהוא לא לבוש, לא מזדהה כשוטר אלא כאזרח.

איפה הצדק בעולם הזה? איפה השוויון, מכובדי היושב-ראש? הגיע הזמן שתכירו גם בזכויות לאזרח הערבי, לא רק לשפה הערבית.

תודה. חבר, הגיע הזמן שגם אתם תכירו, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא.

ואחריו, חבר הכנסת אחמד טיבי. אתה צייתן.

חברים, אנחנו רוצים להתחיל בזמן.

בואו נשמור על לוחות הזמנים.

(אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם הסימולטני לעברית: בסם אללה א-רחמאן א-רחים. אצטט מהקוראן

הפתיח,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 ( על איך הקוראן ירד אל הנביא בשפה הערבית, על מנת ללמדנו. תמיד היו ניסיונות לשים בצד את השפה הערבית: הן בתקופת הטורקים, הן בתקופת המנדט הבריטי וגם בישראל. למרות שהחוק מכיר בשפה הזאת כשפה רשמית, היישום הוא יישום גזעני, לא רק כלפי האזרחים הערבים אלא כלפי השפה הערבית של אותם אזרחים. לכן, מרבית משרדי הממשלה והמוסדות הציבוריים אינם מאפשרים דיבור בערבית לאזרחים, למרות שלל החלטות ממשלתיות שמחייבות תרגום של המסמכים הרשמיים המתפרסמים לערבית. אלא שהנושא הזה אינו מיושם דיו. ואם ישנו, אז הרי תמיד התרגום הוא תרגום עילג ועם טעויות דפוס. למשל, נתקלתי פעם בבית-חולים בכרזה שאומרת, בשפה העברית: אפשר להכניס עם החולה רק שני מלווים. התרגום היה: אפשר להכניס שני מַלווים. כלומר, קראו את זה לא מְלווים אלא מַלווים לחולה. זה כמובן תרגום אבסורדי, אבל זאת המציאות. לכן, צריך לתרגם את כל החומרים היוצאים מתחת ידי מוסדות הממשלה והמדינה. יש לערוך עריכה לשונית של מומחים לשפה הערבית.) שוכראן. (יש ללמד את השפה הערבית ברמה של ארבע יחידות ועם פקטור בבחינות הבגרות כדי שתהיה מוטיבציה ללימוד השפה הערבית. השפה הערבית היא שפה מן העשירות בעולם, והיא משומרת מפאת היותה שפת הקוראן. וכל עוד הקוראן קיים השפה הערבית תהיה קיימת. ואלוהים, ישתבח שמו, אומר בקוראן, מציין את שמירת השפה הערבית גם בקוראן. תודה.) תודה לחבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא.

ואחריו, חבר הכנסת איימן עודה. (אומר דברים בשפה הערבית,

אדוני היושב-ראש, חברי כנסת נכבדים.)

יום השפה הערבית.

אני אפילו הבנתי מחברי טלב אבו עראר, היום בבוקר, רבותי חברי הכנסת, שבגן-עדן מדברים ערבית. לכן, יהודים שרוצים להביא, ללכת לגן-עדן, שייקחו את זה בחשבון. תתחילו ללמוד ערבית, רבותי. או שתגיעו למקום אחר. זה באמת גן-עדן. אף אחד לא יבלבל לי את המוח, כי אני לא מבין ערבית. כן, כן. טוב, חברים. בבקשה, חבר הכנסת טיבי. עכשיו אתייחס ליום השפה הערבית, שיזם חברי חבר הכנסת ד"ר יוסף ג'בארין, בתמיכת יושב-ראש הכנסת. מגיעה מילה טובה גם לך, יוסף. זה היה יום עשיר, מועיל וחסר תקדים בכנסת. לך, אדוני היושב-ראש, מגיעה תודה על התמיכה ועל הכנת היום הזה בכל ועדות הכנסת. היות שאנחנו מדברים על השפה הערבית ועל האירועים המתרחשים, כמו למשל תקיפת השוטרים את מייסם אבו אלקיעאן, והידיעה המסתמנת, שגם עמיתי טלב אבו עראר קרא אותה, כפי שאני קראתי אותה, שכנראה שהתיק ייסגר, ועל המשך ה"עליהום". (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם הסימולטני לעברית: בזמן גלגל מסתובב והחיים, לעתים פניהם מופנים אליך, לפעמים פניהם מופנים ממך והלאה. בשמים יש אין-ספור כוכבים, ומסתתרים רק השמש והירח. לפעמים אנחנו חושבים שהגזענות והאי-צדק והכיבוש והתוקפנות יכולים להמשיך עד אין-קץ ושאין סוף ללילה, אבל אחרי כל לילה מפציע השחר ובא היום, ולכן, תמיד עלינו ועליכם להבין שלא לעולם חוסן. מי שהאמת בידו, הוא יותר חזק. האימאם א-שאפעי אומר: אל תצטערו על הזמן, שכן תמיד היו הכלבים רוקדים על גופות האריות, אבל אין זה עושה את הכלבים לאריות, שכן האריות נשארים אריות, למרות שהם מתים לעתים מרעב.) מה הנמשל?

(אבל הכלבים אוכלים את הגוויות, וכל בור יכול לישון על משי, ויודע דבר לעתים ישן על העפר. והמסר ברור, ושלום עליכם ורחמי האל עליכם.) תודה, חבר הכנסת טיבי. חבר הכנסת איימן עודה, ואחרון הדוברים יהיה חבר הכנסת מסעוד גנאים. (אומר דברים בשפה הערבית,

חברי הכנסת וחברות הכנסת, השפה הערבית מתחדשת, ועכשיו אפשר להגיד "חברת הכנסת" נאיב ונאיבה, קודם לא השתמשו בלשון נקבה. אני רוצה לברך את כל אוהבי ושוחרי השפה הערבית, ובמיוחד את חבר הכנסת חברי יוסף ג'בארין, על היוזמה היפה, המכובדת הזאת. אני רוצה להודות ליושב-ראש הכנסת על שקיבל את היוזמה והחליט שהיום הזה יהיה יום השפה הערבית, ושחברי הכנסת שאינם יודעים ערבית יקבלו את התרגום הסימולטני. אני רוצה להגיד לאנשים פה, אנחנו פה מרגישים כמו שהרגיש אבו אל-טייב אל-מותנבי כשהיה בין בני עמו.

בשירו היפה: היופי של השירים יפה כמו הפרחים בעולם, אבל הבחור הערבי זר בשפתו או באופיו ובפניו. ואנחנו מרגישים זרות במקום הזה ואומרים "מוקם" ולא "מקמן", שזה המקום של האדם, אבל שפתנו איננה זרה. היא שפה טבעית בכרמל או בעמק יזרעאל ובנגב היפה, הרחב. אנחנו בני המולדת הזאת, השפה שלנו היא שפת בני המולדת המקוריים. אנחנו דורשים, ונאבקים כדי שהשפה הערבית תהיה שפה רשמית אמיתית במדינה הזאת, ולא שפה של מסיתים, שמכירים אותה דרך השב"כ ודרך מערות המוחבראת. הם מסיתים נגדנו בשפה לא יפה. זאת שפה שנוצרה כדי להיות גשר בין העמים, לקרב בין האנשים, כי בסופו של דבר אנחנו רוצים לחיות בשיתוף, בשוויון, בהדדיות ובכבוד הדדי בין כל האנשים. תודה.) תודה לחבר הכנסת איימן עודה.

חבר הכנסת מסעוד גנאים. הציבור שומע את התרגום,

(אומר בערבית: דוקטור, תן לנו להתחיל. תן להתחיל.) הציבור בטלוויזיה שומע את התרגום ולא את הנאום שלנו. עושים קול שגובר על הקול של הדובר?

אז בערוץ הכנסת שומעים אותנו. אם הם יכולים לטפל בבעיה, הם יטפלו. בבקשה, חבר הכנסת מסעוד גנאים.

להלן תרגומם הסימולטני לעברית: כבוד יושב-ראש הישיבה

טוב, אין בעיה. כולכם דיברתם, הרי. עכשיו, כשהגיע תורי? כבוד יושב-ראש הכנסת, חברי הכנסת, אומר אלוהים בספרו הקדוש הקוראן, בשם אלוהים הרחמן והרחום, אלה הם פסוקי הקוראן. הורדנו לכם את הקוראן, כערבי אולי תבינו. אני כמובן מודה לחברי יוסף ג'בארין על היום המיוחד הזה. אני מודה ליושב-ראש הכנסת, שהסכים לקיים את היום הזה. בהזדמנות זו, המסר שלנו הוא כזה: השפה הערבית היא שפה של תרבות ומדע. ימי הביניים, שהיו ימים חשוכים בעולם המערבי, היו ימי אור והתפתחות והתקדמות במזרח האסלאמי. השפה הערבית הייתה שפת הלימוד בבגדאד, ודמשק,

וקורדובה, וטוליטולה וגרנדה. השפה הזאת הייתה המדד של המשכילים בעולם, המשכיל לא נחשב משכיל אם לא ידע ערבית. אני אומר זאת כי יש אנשים בין חברי הכנסת, אומנם מיעוט, שדימו את הערבים לעם שאין לו תרבות, עם ברברי שאין לו תרבות ואין לו מורשת. אנחנו היינו אור לתרבות. והשפה שלנו איננה שפת מלחמה, איננה שפה מאיימת ולא מפחידה, היא שפת שלום, ואהבה, ואחווה ושלום עולמי. אנחנו מבקשים מהאחרים ורוצים שידעו שהערבים ושפתם הם אחד, מי שמדיר את השפה הערבית, מדיר את הערבים בו-בזמן. המשורר דיבר על אהבתו לשפה הערבית ואמר:

לא מאוהב, . הוא אומר: שפה שאם אנחנו שומעים אותה, היא הגיעה ללבבותינו ותישאר כמקשרת בינינו והיא התקווה של אנשי הדת הערבים. אני מאוהב בה. לא רק אני מוכן להקריב את עצמי בשבילה, כולנו מוכנים ביחד. תודה, יישר כוח.) תודה לחבר הכנסת מסעוד גנאים. חברי הכנסת, עד כאן נאומים בני דקה. אנחנו פותחים בדיון במליאת הכנסת, הצעות לסדר-היום בנושא השפה הערבית,

חברי הכנסת, אנחנו פותחים כעת דיון במליאה בנושא השפה הערבית.

כידוע, שפה רשמית במדינת ישראל,

כחמישית מאוכלוסיית ישראל דוברת ערבית, ומספר גדול של דוברי השפה נמצא כמובן בכל השטח שסביבנו ובכל המדינות השכנות. המרחב שלנו הוא ללא עוררין מרחב שהערבית שלטת בו. לכן, למרות ששפת האם של רוב אזרחינו היא עברית, לא ניתן ואף אין מקום להתעלם או לדחוק את השפה הערבית מן המרחב הציבורי, ובכלל מנוף חיינו. לטעמי, יש מקום כי תלמידי ישראל היהודים ילמדו ויכירו את השפה הערבית, כשם שהכרחי כי תלמידי המגזר הערבי יכירו את השפה העברית. השפה הנה גשר ראשון במעלה בין תרבויות ולאומים, כפי שאמרו כמה מן הדוברים בנאומים בני דקה, ואני משוכנע שהיכרות הדדית טובה של שפת השכן בוודאי כשמדובר באוכלוסיות המעורבות אלו באלו, תוכל להפחית במידה ניכרת את חומות הניכור והריחוק הנפשי והמנטלי. ככל שהדברים נוגעים לכנסת, אנחנו פועלים רבות להנגיש את עבודת הכנסת באמצעי המדיה שלנו גם לדוברי השפה הערבית. אתר האינטרנט של הכנסת נגיש כמובן גם בערבית, לצד שפות נוספות. בהמשך לדברים שנאמרו כאן, בבדיקה של אחד מן הארגונים הציבוריים גם זכינו במקום הראשון בין כל הגורמים הממשלתיים מבחינת הנגישות של דוברי ערבית למוסד, קרי לכנסת. בנוסף, אני שמח על המהלך שהשלמנו לאחרונה בהצלחה, שהשורה התחתונה שלו היא הרחבה משמעותית של הפצת שידורי ערוץ הכנסת גם לאוכלוסייה הערבית, באמצעות שידור לווייני פתוח ולא רק באמצעות "עידן פלוס", כפי שהיה זמן רב,

בעקבות פנייה של חברי כנסת דוברי ערבית. בכך נעניתי לפנייה הזאת, כשבצדק ביקשו חברי הכנסת להנגיש את הערוץ עבור רבים מאוד בציבור שקולטים שידורי טלוויזיה בצלחות לוויין פתוחות. כהשלמה של המהלך ביקשתי כי יתווספו לערוץ הכנסת ככל האפשר תוכניות בשפה הערבית, כל זאת כחלק מן המהלך הנרחב שלנו להגברת השקיפות וההנגשה של עבודת הכנסת. אני רואה בכך תרומה חשובה להגברת המעורבות של כלל האוכלוסייה לגווניה בחיים הציבוריים וחיזוק נוסף של היסודות הדמוקרטיים. אני מודה, כמו שהודו רבים לפני, לחבר הכנסת יוסף ג'בארין על היוזמה הברוכה. אתם רואים שלפעמים גם לא כל הדברים הובאו בחשבון. אני מבין שבערוץ הכנסת מקבלים את התרגום, אבל זאת גם הזדמנות, כמי שקיבל את התרגום, להודות על התרגום המקצועי והקולח שאנחנו מקבלים כאן באוזניות. ויוזם הדיון, חבר הכנסת יוסף ג'בארין, יהיה ראשון הדוברים בהצעות לסדר-היום.

אחריו, אכרם חסון, אבי דיכטר, יוסי יונה, עיסאווי פריג' ויעקב מרגי, ואת התייחסות הממשלה נשמע מפי סגן שר החינוך חבר הכנסת מאיר פרוש. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם הסימולטני לעברית: ערב טוב, אדוני יושב-ראש הכנסת, אני פותח את הדיון במליאת הכנסת ביום המיוחד הזה, המיוחד לשפה הערבית, וזה מאורע שלא היה כמותו. אני פותח במילות תודה: תודה ליושב-ראש הכנסת יולי אדלשטיין, שתמך ברעיון הזה והוציא אותו לפועל. תודתי גם למזכירת הכנסת ירדנה מלר. אני רוצה להודות ליושבי-ראש הוועדות הפרלמנטריות, שהתחילו במחקרים. אני רואה פה את חברת הכנסת עאידה תומא, עמיתתי. אני רוצה להודות לארגונים שהשתתפו בהוצאת היום הזה לפועל, מרכז "דיראסאת", קרן אברהם והאגודה לזכויות האזרח, שנציגיהם משתתפים אתנו היום. אני רוצה גם להודות לבית-ספר "אל-ג'ליל" מנצרת ולמחנך עלי סלאח. אני רוצה להודות לאקדמאים שהשתתפו אתנו ומשתתפים אתנו ביום הזה. תודתי לאמן סעיד אלנהרי, שעשה את התערוכה על כתב-היד הערבי היום בכנסת. תודתי המיוחדת לעוזרים הפרלמנטריים וסים חוסרי, מוחמד ח'לאילה ועימאד ג'ראסי. תודה לכולם, תודה למחנכים על השתתפותם ושלום.) כבוד יושב-ראש הכנסת, יש לי תחושה שזה אולי רגע היסטורי, שאני מסתכל ואני רואה תרגום סימולטני גם לך. הבנתי שהפעם האחרונה שבה היה תרגום סימולטני במליאה הייתה כנראה לפני הרבה שנים. בתקופתי, שזה בדיוק 20 שנה,

אז כנראה, מישהו אמר לי שהפעם האחרונה שבה היה תרגום סימולטני במליאה הייתה בביקור של אנואר סאדאת ב-1977. כפי ששוחחנו, אני מקווה שנוכל לעשות מזה מנהג בכנסת, שיהיה תמיד תרגום סימולטני ויהיה אפשר לדבר בשפה הערבית. אני מציע לעשות עסקה: אם חברי הכנסת של הרשימה המשותפת יבואו לכל האירועים הממלכתיים במליאה, אני מבטיח, זורק פנימה תרגום לשפה הערבית. שאפו. כל הכבוד, אדוני היושב-ראש. התנאים לא קשורים. לא, חשבתי על עסקה שחברי הכנסת היהודים ילמדו ערבית, ואז לא יהיה צורך בתרגום סימולטני.

אדוני יודע שמתבצע קורס לשפה הערבית באמצעות, אם אני לא טועה, בית-ספר "ברליץ". לא נעשה פרסום, אבל הייתה יוזמה של כמה חברי כנסת. לא בדקתי לאחרונה, אבל אני חושב שיש קבוצה של מתמידים שבאים לשיעורים.

דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם הסימולטני לעברית:

מאמינים שלהדליק נר עדיף מלקלל את החושך. היום הדלקנו נר וקראנו לשמר את השפה הערבית ואת מעמדה. השפה היא לא רק כלי לתקשר בין האנשים, אלא גם נושאת בחובה משמעויות רבות ומציינת את מעמדם של דובריה. השפה שלנו, השפה הערבית, היא אחד היסודות של הזהות הקולקטיבית שלנו. השפה הערבית היא הכלי שמחבק את כולנו, את החשיבה הלאומית המתקדמת, השפה של ההיסטוריה ושל המודרנה. יש חשיבות לשפה כשמדובר במיעוטים לאומיים ילידים, כי במקרה כזה משמרים את השפה ויש לשימור השפה חשיבות מאוד חזקה.

אם לא משמרים את השפה, השפה של הרוב מקבלת את המעמד ההגמוני, ומנחיתה את השפה האחרת.

כמיעוט במולדת שלנו, הרוב מנסה לבנות את המרחב הציבורי בצבע אחד, שמזדהה עם הרוב, וככה עושים מחזה חד-שפתי של הרוב, של שפת הרוב, וככה מעצבים את המרחב הכללי על-פי האינטרסים של הקבוצה השלטת. אלה דברים שליליים: להחסיר ולגרוע ממעמד הקבוצה שבעלת השפה, עיוות הקבוצה עצמה והתדמית שלה. אנחנו לא סתם מיעוט שחי במדינה הזאת, אנחנו לא סתם קבוצה לאומית במדינה הזאת. אנחנו כמובן לא סתם קבוצה אחת מהקבוצות המוחלשות בארץ הזאת. לפני הכול, אנחנו קבוצה של מולדת. אנחנו ילידים במדינה הזאת, קבוצה שהתפתחה כחלק מהרוב, יחד עם הפלסטינים במדינה הזאת, לפני קום המדינה. הנכבה של 1948 השאירה בתוכנו, מה שזכינו, מה שזכה עמנו, השאירה שרידים והשאירה את האותות של הזהות, ונגזר עלינו להיאבק בהדרה במבנה הכללי. השפה הערבית היא רשמית על-פי חוק, אבל ההתייחסות לשפה נשארה במקום צר. היא נעדרת לגמרי מהמחזה השפתי הכללי, והיא כמעט איננה קיימת בפרסומים הרשמיים, גם באינטרנט. השפה הערבית כמעט לא נמצאת באקדמיה. הלימוד, המחקר, מסתמך על העברית והאנגלית, ומשאירים את הערבית מחוץ לקמפוס האקדמי. היחס אלינו הוא כאל מהגרים או קבוצה בין עדוֹת שאין להן שום זכויות ששומרות על הזהות הקולקטיבית. היו הרבה החלטות של בתי-משפט, ובמיוחד בית-המשפט העליון, שהדגישו את הרשמיות של השפה הערבית. מי שלא מתמודד עם הערבית כשפה רשמית עובר על החוק, לרבות החלטת בית-המשפט העליון, שחייב את היישובים להוסיף את הערבית על שלטי הכניסה שלהם, על השילוט ביישובים שלהם. נאמר שהערבית מייצגת את הייחוד התרבותי והדתי של המיעוט הערבי. מוסדות המדינה לא מכבדים את המעמד המיוחד והייחודי של השפה הערבית, ולא מתייחסים לערבים כאל קבוצה לאומית, מיעוט של מולדת, באמצעות בניית האזרחות המשותפת בכך שמייצרים מרחב ציבורי שוויוני לכולם. זה הביא להרגשת זרות אצל הערבים וגרם למתחים בין שתי הקבוצות, בין המיעוט הערבי למוסדות הרשמיים, על חשבון תפקיד השפה, שיכולה להיות ציר חשוב בפיתוח ההבנה של חיים משותפים ושלום. הערבית היא שפת האם ושפת חמישית מאזרחי המדינה, עם שורשים עמוקים, ושפת השכנים ושפת כל הסביבה שלנו. מעל במה זו אני רוצה לבקש מכולם לשמר את השפה הערבית ולשמור עליה כשפה רשמית בצורה מוחשית, ולא רק בספר החוקים. הפלורליזם מחייב אותנו לחזק את השפה הערבית, ובמיוחד במגזר החינוך והשירותים הציבוריים והשירותים הממשלתיים ובמרחב הציבורי. אי-מתן כבוד לערבית ולמעמדה שווה לאי-כבוד לאזרחים הערבים ומחיקה של תרבותם. כולי תקווה שהדיונים שהיו היום בוועדות הכנסת ביום המיוחד הזה יהיו התחלה של חיזוק השפה הערבית בארץ, ובמיוחד כשאנחנו אומרים שהשפה היא גשר לשלום ולחיים משותפים, כבוד ושוויון. עלינו לעמוד לצד שפתנו, וזכותנו להתפתח במולדתנו ועל אדמתנו מדור לדור. תודה.) תודה לחבר הכנסת יוסף ג'בארין. חבר הכנסת אכרם חסון, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת אבי דיכטר. אדוני היושב-ראש, גברתי היושבת-ראש,

לי, קודם כול, בשם יושב-ראש מפלגת כולנו, לברך את יושב-ראש הכנסת ואת ידידנו חבר הכנסת ג'בארין על החדרת דמוקרטיה ותרבות חדשה, אשר מוסיפה הרבה כבוד לכנסת ישראל ולעם כולו. זה מגשר על הפערים, נותן הרגשה טובה, מקרב לבבות, וזה הדו-קיום האמיתי. בהתחלה אגיד כמה דברים בערבית שאני הכנתי, ולאחר מכן אני אגיד כמה דברים שכתבה הסיעה. אני מתנצל בשמו של אלי אלאלוף, שהיה צריך לייצג את הסיעה, אבל הוא פשוט לא הרגיש טוב וביקש ממני, ואני אעשה זאת בכבוד ובהערכה. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם הסימולטני לעברית: השפה הערבית היא היותר-חדישה, והיא היותר-מדוברת בין השפות השמיות. היא אחת השפות היותר-נפוצות בעולם: 422 מיליון נפשות דוברות את השפה הזאת. הודות להפצת האסלאם השפה הזאת הפכה לשפת המדע והפוליטיקה למשך דורות רבים בארצות האסלאם, ויש לה השפעה ישירה וגם בלתי ישירה על שפות אחרות שבאו במגע עם העולם האסלאמי, כמו השפה הטורקית, המלזית, האינדונזית והאלבנית ושפות אפריקניות רבות. השפה הערבית היא שפה רשמית בכל מדינות ערב, וגם בצ'אד, באריתריאה ובישראל. היא אחת השפות הרשמיות שבארגון האומות המאוחדות, וב-18 בדצמבר מציינים את יום השפה הערבית הבין-לאומי זה היום שבו נכנסה השפה הזאת למוסדות האו"ם. כפי שאמר המשורר איליה אבו מאדי הלבנוני: הֱיֵה יפה והחיים ייראו לך יפים. אני אוהב ומעריך את אחי, חברי הכנסת הערבים והיהודים כאחד, אני מכבד אותם ואני מכבד את פועלם למען המגזרים הערבי והיהודי.) היום בחרנו, ביוזמתו של חבר הכנסת יוסף ג'בארין ובעזרתו של יושב-ראש הכנסת, לציין את השפה הערבית. מקומה של השפה הערבית בציבור הישראלי חשוב מאין כמוהו. כ-65% מהיהודים בישראל טענו כי לדעתם חשוב לדעת ערבית על מנת לדעת את האויב. זאת עדות לחוסר הבנה של השפה הערבית ומשמעותה לקיום יחסים שלווים ופוריים עם סביבתנו. היום בישראל אנו צריכים להשתמש בשפה הערבית כגשר לפיוס וחיים משותפים ולא ככלי מלחמה. לא ניתן לדמיין עתיד של השתלבות אזורית ושיתוף פעולה עם שכנינו אם ילדינו לא ידעו את השפה הערבית ויוקירו אותה. אך עדיין, לצערנו, רק 2.5% מהציבור היהודי בישראל יכולים לקרוא ידיעה עיתונאית בערבית, ו-1% בודד יכול לקרוא ספר בשפה. אם נתונים אלה לא ישתנו, לא נוכל להבין כחברה את העמדה והסיפור של הצד השני ולא ננהל שיח מעמיק אתו. במהלך היום התנהלו דיונים בוועדות השונות בסימן השפה הערבית. בין היתר, בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות בראשותו של חבר הכנסת אלי אלאלוף התנהל דיון מיוחד בנוגע לנגישות שירותי הבריאות בשפה הערבית. בעיה זו מתעצמת בשירותי בריאות הנפש, שבהם השפה היא לא רק אמצעי לקבל את הטיפול אלא היא מהות הטיפול בעצמו. בישראל יש 27 פסיכיאטרים בלבד אשר דוברים את השפה הערבית. זהו מצב בלתי נתפס, שמוביל לכך שציבור שלם לא מקבל בצורה מספקת את השירותים שלהם הוא זקוק. סוגיה זו ממחישה את מחויבותה של מדינת ישראל על כלל מוסדותיה להכיר ולהשתמש בשפה הערבית על מנת להעניק לאזרחים הערבים הישראלים את הזכויות המגיעות להם ואת היחס שהם ראויים לו. רק כך תוכל המדינה לעמוד ביעדיה ולהעניק סיוע ומזור באופן שוויוני לכל אזרחיה. מעמדה של השפה הערבית לא נוגע רק למגזר הערבי או ליחסים של האוכלוסייה היהודית אתו, יש לו גם השפעה של ממש על עיצוב התרבות היהודית בישראל. פחות מעשירית מבני הדור השלישי של עדות המזרח בארץ מעידים כי הם מבינים את השפה הערבית, וזאת ביחס לכמעט מחצית מבני הדור הראשון. עובדה זו משקפת באופן ברור התרחקות ממורשת עדות המזרח על אף עושרה ותרומתה למדינת ישראל. עלינו לוודא כי מורשת זו ממשיכה ללוות אותנו, והשפה הערבית היא כלי חשוב במאמץ הזה. לצערי, היקף ידיעת השפה הערבית יורד. במערכת החינוך ילדינו לא לומדים את השפה הערבית כלל בבית-הספר היסודי,

רק בצורה חלקית ביותר. התיקון הנדרש בנוגע לידיעת השפה הערבית והיחס אליה יכול להתחיל רק מלימוד מעמיק ומכבד שלה כחלק מתוכנית הלימוד. נא לסיים. רק כך נוכל ללמדה בהיקף הנדרש, למנוע תהליכים ולהוביל שינוי ביחסינו עם שכנינו. נראה כי הציבור מפנים את העמדה הזו: לא פחות מ-40% מהנשאלים השיבו כי לדעתם צריך להיות חינוך דו-לשוני החל מכיתה א', הן לציבור הערבי והן לציבור היהודי בישראל. השפה הערבית דומה לעברית לא רק במצלולה אלא גם במהותה. מה שאיחד את העם היהודי לדורותיו בגלות הוא המילה הכתובה, וככה מאחדת השפה הערבית על כלל ניביה, הערבית הספרותית הכתובה.

לימוד השפה הערבית הוא חינוך לערכים: ערכים של פיוס ושיתוף פעולה, של שוויון אזרחי, של שימור מורשתנו הציונית, ושל אחדות. על ערכים אלו ראוי וצריך לחנך את ילדינו.

חבר הכנסת אבי דיכטר, בבקשה, ולאחריו, חבר הכנסת יוסי יונה. בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, קהל נכבד, קודם כול לסגור את הסיפור של גן-עדן, שעלה כאן בנאומים הקודמים, למי יש בעלות על הנכס. אז אני רוצה לומר לך, ידידי אחמד טיבי, לפני שנים היה אירוע שבו מחבל רץ לעבר קבוצה של חיילים ואזרחים עם פצצה על הגב, הפעיל את הפצצה, לפני זה כמובן צעק: אללה אכבר, הפעיל את הפצצה ולמזלנו חומר הנפץ לא התפוצץ, רק הנפץ התפוצץ, והוא נפצע, איבד את ההכרה, והוא היה הפצוע היחיד. לקחו אותו לבית-חולים, והגיע האיש לחקור אותו. כשהוא פקח את העיניים (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם הסימולטני לעברית: כשפקח את העיניים ראה מישהו שבוהה בו, אמר לו: מחמוד, כך היה שמו, אתה יודע איפה אתה נמצא? אמר לו: כן, אני בגן-עדן. אמר לו: לא גן-עדן ולא בטיח, אתה בבית-חולים, אמר: לא נכון. התווכחו: גן-עדן, בית-חולים. אחרי עשר דקות שאל אותו: תגיד לי, מי אני? אמר לו: אתה יהודי. אמר לו: נכון, האם יש יהודים בגן-עדן? הוא אמר: ואללה, נכון, אין בגן-עדן יהודים,

צדקת,

לאף אחד מאתנו אין בעלות על מה שקורה למעלה. אנחנו יודעים רק מה קורה כאן למטה. אין לכם בדיחות יותר מצחיקות? תביא בדיחה מהחדרים. תעמוד בזמן, אבי. אל תענה, אל תענה.

יא אחמד טיבי, חברים, בואו ניתן לו לדבר. יש לו את הזמן, אחר כך תגיבו. חברים. אני יודע (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם הסימולטני לעברית: האמת מרה. קשה לשמוע את האמת).

האמת היא לפעמים אופציה, כדאי להסתכל עליה. אני באמת שואל ביום הזה, שהוא יום חשוב מאוד, וסחתיין, חבר הכנסת יוסף ג'בארין, על היוזמה, תמיד אנחנו שואלים: מי מפחד מהשפה הערבית?

ליש, למה אנחנו פוחדים? ויש איזו רתיעה מלדבר ערבית, אולי בושה, אולי מבוכה. זה מדהים כמה שהערבית דומה לעברית, לא רק בגלל שזה מבנה של אותיות שורש, שפה שמית לכל דבר.

ראיתי באיזשהו מקום שכתוב (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם הסימולטני לעברית: שהשפה הערבית כמו העוד, כשאתה מנגן על אחד המיתרים, כל המיתרים האחרים מתחילים לנגן).

אל-ערבייה, הערבית, משל, דומה לעוד, נקר, אם נקרת, אם פרטת, על ואחד וותר, על אחד המיתרים, אפילו המילה דומה:

ירונו כל המיתרים האחרים. אז איך זה שרובנו לא יודעים ערבית, למרות שאנחנו חיים בסביבה של 350 מיליון איש שמדברים ערבית, שלא לומר כאן, בישראל, שכל אדם רביעי מדבר ערבית כשפת אם? ויש ישראלים רבים ששמות המשפחה שלהם הם בכלל לקוחים מהשפה הערבית והם לא יודעים את זה, ואני פוגש אותם מדי פעם. אתם יודעים, זה שיש לו רגל גדולה או רגל ארוכה או רגל קצרה: אבו רג'ל. יהודים שגרו במדינות ערב לקחו את המילה הזו והפכו את זה למשפחת אברג'יל. זה נחמד. היו כאלה שהייתה להם הכבשה הקטנה בחצר: אבו סח'לה. עשו מזה בוסקילה. בעל המאפייה שהתעסק בחובזה, אבו חובזה, הפך להיות בוקובזה. ולא יודעים את זה בכלל, ולא יודעים מילה בערבית. אני לא מדבר על חלבּי, ולא רק בדאליה, יש גם חלבי אצל היהודים. או שרעבי משרעב, או החדאד, שזה מקצוע, והנג'אר, שזה מקצוע, ומועלם. אגב, אצל היהודים יש קבוצה אחת של שמות משפחה שלא אומצה, וזה מעניין למה, לא אומצו שמות משפחה של נכויות. יש פריד אל-אטרש, אין לזה משהו, לפחות אני בבדיקות שלי לא מצאתי שבשמות משפחה של יהודים יש נכויות. חצי מהממשלה.

חבר הכנסת דיכטר, הזמן נגמר, אז תסיים. אבל תראי, אחמד טיבי דיבר קודם, בנאומים של דקה, איזה שש דקות. תסיים, תסיים. ענת, ענת, למדתי מענת ברקו. תראו, באמת, אחד הדברים, זה די מביך. אני חושב שאלה דברים מאוד חשובים. אנחנו משקיעים הרבה מאוד כדי לומר באנגלית את שמות המקומות בצורה מדויקת, אפילו אם זה מסובך: מסצ'וסטס

איזה שם, עד שאתה אומר את השם הזה אתה צריך להתאמן, ואנחנו משקיעים, לא נטעה בשם הזה, דנייפרופטרובסק, אתה הולך לרופא שיניים אחרי דבר כזה, אבל אתה משתדל להגיד את זה בצורה מדויקת. אבל כשמדובר בשמות ערביים (אומר מילים בשפה הערבית), עארבה במקום עראבה, איך הם ניגבו חומוס בבוקר. ג'בלייה במקום ג'באליה, מרר במקום מע'אר. וכשאתה מגיע לשמות של אנשים זה פשוט נורא. כמו באדיר, וליד באדיר במקום בדיר.

אבל זה יחסית נורמלי.

שלושה אחים במשפחה אחת: נסר, נאסר ונסאר, אצל רוב הישראלים זה שם אחד: נאסר. שיסתדרו האחים בינם לבין עצמם.

שיסתדרו,

ככה קוראים לזה. בכלל, רסאן, ואפילו אצל הדרוזים דרעש, כבר הם קוראים לעצמם דגאש במקום דרעש.

והרי בסופו של דבר אתה אומר (אומר דברים בשפה הערבית,

השמות הכי יפים מתחילים בחמד או עבד), ואתה אומר שהשמות האלה, אתה מצפה שבאמת יגידו את השמות האלה וידייקו: מוחמד זה מוחמד, ומחמוד זה מחמוד,

זה מדהים לראות, אין מחמֵד. אצל הבדואים יש, תשאל את טלב. חבר הכנסת דיכטר, אני מבקשת, תסיים. אני מסיים כאן. כשאתה בסופו של דבר, מה את ממהרת לסיים? חברים, יש זמנים, נתתי מעבר לזה. אני עומדת בזמנים.

זאת העבודה, כנראה, של סגן יושב-ראש הכנסת. תראו, אפילו, כשאתה רואה ישראלים, עבד

כל כך גדול של דוברי ערבית, ויש 350 מיליון איש סביבנו שמדברים ערבית, חשוב מאוד שאצלנו ידעו ערבית מכיתה א' ועד גיל 120, בשלב זה.

נכון, חשוב מאוד. חבר הכנסת יוסי יונה, ואני מבקשת לעמוד בזמנים.

ערבית

רוצה לשמוע. יש תרגום, יש לך תרגום סימולטני. חבר הכנסת יוסי יונה, חמש דקות לרשותך, בבקשה. מקובל, אם אין שר, לתת לדובר לדבר עד ששר נכנס, ואין שר. נכון, נכון.

גברתי היושבת-ראש, (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם הסימולטני לעברית: לשאת את דברי בשפה הערבית לרגל יום השפה הערבית בכנסת. נולדתי בחיפה להורים שנולדו בעיראק. גדלתי בבית שבו המוזיקה הערבית הייתה חלק בלתי נפרד מהנוף התרבותי שלו. גם כשניסיתי בילדותי לאטום את אוזני, המוסיקה הזאת הדהדה בתוכי. באופן סמלי, זמרים כמו סלימה מוראד, נאזם אל-ע'זאלי והאחים אל-כוויתי דאוד וסאלח היו אורחים קבועים אצלי. אפילו מזמורי הדת ששר אבי שאבו את השראתם ממאפייני הלחן הערבי. וכל עוד הייתה סבתי בחיים קיימנו את טקסי הפסח גם בשפה הערבית. מילדותי הבנתי באופן טבעי את השפה העברית, שהפכה לשפת האם שלי. זו השפה שבה אני משתמש כדי לבטא באופן מלא את מחשבותי, את רגשותי האינטימיים ביותר. הדבר ברור, השפה הערבית נדחקה לשולי הזהות האישית שלי. אבל גם אם בילדותי ובנעורי התכחשתי לשפת האם של הורי בגלל שראיתי בה שפת האויב, בשנים האחרונות שבתי הרבה לשפה הזאת כדי לכונן שלום בין שתי השפות האחיות. אף אחד אינו יכול לבטל את השורשים המשותפים בין שתי השפות הקדומות, הערבית והעברית. אך למרבה הצער,

התרחקנו מאוד מהשפה הערבית והיחס שלנו אליה משל הייתה שפה זרה. הסיבות שיצרו את המצב המצער הזה ברורות, ידועות, ואין צורך לדון בהן עכשיו, אך אני עדיין מאמין שהשפה יכולה להיות גשר לעידוד ההבנה, הקרבה והאמפתיה בין העמים. אם נחזור ונזכיר ששתי השפות נובעות מאותו מעיין, אולי יהיה ביכולתנו להתגבר על הדעות הקדומות והסטריאוטיפים ולהתבונן זה בזה באופן חיובי ואופטימי. אנו יודעים היטב שהקשר של היהודים לשפה הערבית החל עוד לפני האסלאם. ראשית, יש לציין את שמואל בן עדיה, משורר יהודי מתקופת הג'אהליה, שהיה אחד המשוררים המפורסמים בתקופתו. ברשותכם, אצטט מהפואמה הידועה שלו: "אם לא יטמא בנבלה כבוד אדם, כל לבוש שילבש את יופיו בו יכליל./ אם לא יעמוס על נפשו מתלאות, לא ימצא לתהילה ולשבח כל שביל/. ביזתנו אישה: מה זעום מספרכם" ("ואשיב לה: אך קומץ נחשב אציל". חשוב גם לזכור את שמו של סעיד יוסף אלפיומי, סעדיה גאון, שחי במאה התשיעית בבגדאד, והוא אחד מחלוצי הספרות הערבית-יהודית. אבל הזיקה של היהודים לשפה הערבית קיבלה אולי את ביטויה החשוב ביותר ב"תור הזהב" האנדלוסי. הוגים ומשוררים יהודים כמו אבן גבירול, אבן פקודה, יהודה הלוי, יוסף בן יהודה ואחרים באותה תקופה השתמשו בשפה הערבית כדי להביע את מחשבותיהם ולפנות לאלוהיהם. ודאי שאין לשכוח את אבו עמראן מוסא בן מימון, הלוא הוא הרמב"ם, שכתב את כתביו הרבים בערבית, ובהם הספר החשוב "מורה נבוכים". בכל מקום עדיין מתקיים פולמוס ממושך על אודות טבעה של ההיסטוריה המשותפת. יש כאלה המדגישים את ההיבטים החיוביים ויש המדגישים את ההיבטים השליליים של אותה היסטוריה. יהודים וערבים כאחד רוצים להתכחש לקיום של ההיסטוריה הזאת, כאילו לא הייתה קיימת מעולם. לאלה ולאלה סיבותיהם הייחודיות. אלה גם אלה מונחים על-ידי סיבות בלתי ראויות. נתעלם מפולמוס זה, אין צורך שנחוש נוסטלגיה כלפי העבר או נשחזרו, אבל אפשר לדלות ממנו מחשבות ורעיונות כדי לעצב יחד עתיד משותף המתאפיין באמון הדדי, שיתוף פעולה כלכלי, תרבותי, למען שני העמים. לאחרונה חוקקה הכנסת חוק המחייב את כל התלמידים בישראל, החל מכיתה א' נא לסיים. ללמוד את השפה הערבית. זה צעד מבורך, אך עלינו לפעול שהחוק הזה יצא לפועל בצורה מועילה וחיובית. יש לפעול כדי שהיישום של החוק לא יחזק את האקלים הפוליטי הקיים אלא יתרום ליצירתו של אקלים חדש. העיקרון שצריך להתקיים בעניין זה הוא כדלקמן: למד את השפה הערבית לא כדי להכיר את האויב שלך, אלא כדי שתעזור לך לחיות בשלום ובאחווה עם שכניך. תודה רבה על ההקשבה.) שוכראן. חבר הכנסת עיסאווי פריג', בבקשה. היית אמיתי.

יוסי, בבקשה, חבר הכנסת עיסאווי פריג'. חמש דקות, תשתדל לעמוד בזמנים.

להלן תרגומם הסימולטני לעברית: גברתי יושבת-ראש הישיבה, חברי הכנסת ערבים ויהודים.) אני פונה לערוץ הכנסת שלא לתרגם את הנאום. תנו לנו להיות ספונטניים, חופשיים, שהאותנטיות של השפה, אני רוצה להבין. אתה תבין דרך העוזרים שלך, או שתלמד את השפה. למדנו קצת, אבל זה לא מספיק. תנו לנו להגיע לאנשים בלי עריכה, באותנטיות, בחופשיות, וזה הטוב שבדברים. אתה צריך לשמוע אותם, כי שמעתי בחוץ את ערוץ הכנסת, וזה "לפלף" כזה.

דבר בארמית. אני, ברשותכם, אדבר עברית וערבית, מח'לוטה.

אנא בדי אחכי מח'לוטה. אתה יודע מה זה מח'לוטה? מח'לוטה. יעני מעורב ירושלמי. אני מאוד מצטער שבאירוע כזה, ואני פונה לחברי היהודים, באירוע כזה שמציינים את יום השפה, שזה אירוע מאוד חשוב, אני לא רואה את שרת התרבות ולא את שר החינוך. אני גם לא רואה את כל חברי הכנסת מהשמאל,

אני לא רואה את שרת התרבות, ולא את שר החינוך. נכון, שר החינוך, איפה כל חברי מרצ? הוא מסתכל על השפה, כולל הערבים, כאל אויבים, ולא רוצה לשמוע אויבים. רסיסים בישבן. שר הדתות זה לא

ושרת התרבות לא מפתיעה אותנו, עומדת כאן ומדברת על כך שהיא רוצה לדאוג שלכל אזרחי ישראל תהיה ספרות קלה ונגישה. אבל,

אבל דיבורים לחוד ומעשים לחוד. שרת התרבות ושר החינוך, זה רק מראה לאן הפנים שלנו מועדות. אני רוצה להודות, בדי אשכור לזמיל,

עלא הדא אל-חטוה, אל-שוג'עה.

להלן תרגומם הסימולטני לעברית: כפי שכבר אמרתי בישיבה באולם "נגב", מלפני 40 שנה ועד היום אף פעם לא היה תרגום סימולטני. רק אחרי 40 שנה, מאז הביקור של סאדאת, אחרי 40 שנה. עשית היסטוריה. זה מאורע מאוד חשוב, כל הכבוד ויישר כוח.) יוסף אמר שרק לפני 40 שנה היה תרגום סימולטני בכנסת, כשסאדאת עמד כאן ונשא את הנאום שלו, ואחרי 40 שנה זה הגיע. אבל מגיעה גם מילה חמה ומיוחדת ליושב-ראש הכנסת. זה לא דבר של מה בכך. אתה צריך תעוזה, בימים כאלו, כשבני-הנוער היהודים, ברובם, פוחדים כשהם הולכים ברחוב ושומעים ערבים, פוחדים. אלו הסקרים. ככה כתוב בסקרים. בני הנוער פוחדים לשמוע את השפה,

חבר הכנסת חזן.

לגלות את התעוזה, ואני מתכוון למה שאני אומר, ולהקדיש יום שלם בוועדות, במליאה, בכל פינה בכנסת עבור היום הזה, זו תעודת כבוד ליושב-ראש הכנסת. ולכנסת. ולכנסת. אבל היושב-ראש,

זו לא כנסת פלסטין, זו לא כנסת גרמניה,

מה, צריך להגיד בכל פעם? עכשיו רק נשאר שתתאמו ביניכם. אל תהיו קטנוניים. עיסאווי,

חבר הכנסת פריג', נגמר הזמן, אני מבקשת.

עכשיו אומרים תודה ליושב-ראש הכנסת. שתי נקודות שאני רוצה לציין: החברים כאן עלו והתייחסו לשפה, כל אחד מהכיוון שלו. שמענו שירה בשפה הערבית. גם יוסי יונה, גם חבר הכנסת דיכטר, וכל החבר'ה הערבים.

איך אמרה חברת הכנסת קסניה? אמרה שהערבית היא מלכת השפות, היום בוועדה. אנה אל-לע'ה אל-ערבייה הי מלכת אל-לע'את.

מלכת ג'מאל אל-לע'את.

חבר הכנסת עיסאווי, נגמר הזמן, אבל אני מוסיפה לך שתי דקות. אני יודעת שעוד לא התחלת, זה רק היה, אז אני מוסיפה לך עוד שתי דקות, בבקשה. בבקשה.

נורית, בואי תני

נהיגה,

שוב בערבית, נכשלתי. עשיתי פעם שלישית בעברית,

נו, אתה רואה, הבנת יותר טוב. תקשיבו טוב, עברתי. היום הבנות שלי עשו תיאוריה. פעם ראשונה עשו את זה בעברית, כדי שתעבור בלי עריכה, התיאוריה. שלושתן עברו בעברית. אחרי 30 שנה ממשיכים עם הערבית העילגת, להמשיך בעקשנות לתרגם אותה. זה המצב. האירוע של היום, גברתי היושבת-ראש, תסיים. וצדיקי יוסף,

חייב להיות עם הישגים. יפה לציין, וזה טוב לציין, אבל בלי הישגים לא יכולים להגיד. חבר הכנסת עיסאווי פריג', משפט אחרון. די, עברנו כבר את הזמן.

היה נעים לשמוע אותך, אבל צריך לסיים. אז אני אסיים, אומנם אנחנו, הערבים, בינינו, לא רוצים שתלמדו ערבית. למה?

תקשיבי,

אני אומר לעצמי, ואנחנו מדברים בינינו: שישאירו לנו את היידיש שלנו. אתה לא יכול. אתה לא יכול. תשאירו לנו את היידיש שלנו. כי יש תימנייה כמוני, שגם מדברת ערבית ומבינה. חברים, נגמר הזמן. השפה היא מאחדת,

ולימוד השפה יהיה הראי, הראי, לכל המרחב, שאפשר לחיות ביחד. עיסאווי, תפרגן למי שמקדם, גם ערבית וגם עברית. גם ערבית וגם עברית. תודה, חבר הכנסת עיסאווי. חבר הכנסת יעקב מרגי, איננו. אני אבקש מסגן שר החינוך חבר הכנסת מאיר פרוש לסכם את הדיון. בבקשה. הוא כבר לא חבר כנסת. נכון, אתה צודק. אחרי הסיכום, אחרי הסיכום עמדה נוספת. הבעת עמדה רק אחרי השר.

אולי תפתיע אותנו וגם אתה תדבר כמה מילים בערבית? סבאח אל-ח'יר. מרחבא. תגיד להם את המילה, לא, אנחנו מדברים רק במילים יפות. גברתי היושבת-ראש, הייתי חבר מועצה בעיריית ירושלים 13 שנים. למדתי קצת ערבית.

גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מצטער על שלא הגעתי ברגעים הראשונים של הדיון, וגם לא שמעתי את חבר הכנסת ג'ובראן. זה לא אומר, ג'בארין, ג'בארין. חבר הכנסת ג'בארין. זה לא אומר שאם הייתי פה הייתי מבין, כי רובכם דיברתם בערבית, ואני לא הבנתי מה אמרתם.

זה סופר. היום מציינים לראשונה את יום השפה הערבית בכנסת. יש חשיבות רבה לשימוש בשפה המשמרת את תרבותו של עם, וכך זה בכל עם, זה מהווה תעודת זהות תרבותית של כל עם. הקשר בין הערבית לבין העברית, כשתי שפות עשירות, קרובות, מאותה משפחה, הוא רב. עד היום גם שימרה הערבית הספרותית מבנים וצורות שקיימים להם מקבילים בעברית מקראית וקדומה. לעם היהודי יש היסטוריה עם השפה הערבית. הרבה מספרות ההגות היהודית של חכמי יהדות ספרד בימי הביניים נכתבה בלשון ערבית ובערבית-יהודית,

נכתבה באותיות עבריות, דהיינו בלשון הקודש, ובשפה הערבית, וכך גם חלק מספרי פרשנות המקרא וההלכה. בערבית-יהודית נכתבו כתביו של רבי סעדיה גאון,

חבר הכנסת יוסי יונה, ובהם התרגום הערבי למקרא, המשמש את עדת תימן, וחיבורים בתחומים המגוונים של ההגות היהודית. כתבי הרמב"ם נכתבו בערבית-יהודית, ובהם "מורה נבוכים", פירוש המשניות ו"ספר המצוות"; את "משנה תורה" הוא כתב בלשון הקודש. גם "ספר הכוזרי" של רבי יהודה הלוי נכתב בערבית-יהודית, ועוד חיבורים רבים בהלכה, בפרשנות, בדקדוק ובתחומים נוספים. רוב הממצאים בגניזת קהיר כתובים גם הם בערבית-יהודית. אנחנו למדים מכך שגם כאשר היהודים השתמשו בשפת המקום, הם עדיין שמרו על לשונם, כאשר החיבורים נכתבו באותיות עבריות, מה שמלמד,

על חשיבות שמירת הזהות והתרבות,

אף שהם חיו בארצות נכר והשתמשו בשפה המקומית המדוברת, הם ידעו לשמור על לשונם, על הזהות שלהם. לפני כ-80 שנה הורי התגוררו בעיר העתיקה, סמוך לשכניהם הערבים. הם דיברו ביניהם, גם עם השכנים, בערבית. אני זוכר גם ערבים שידעו את שפת היידיש. שנים לאחר מכן, אני זוכר, כילד בן 12, לאחר מלחמת ששת הימים, כאשר המתיחות בין הערבים ליהודים ירדה, הלכתי עם אמי עליה השלום בשוק בעיר העתיקה, בירושלים, ואמי דיברה עם המוכרים והשכנים בשפה הערבית, שאותה הכירה על בורייה. השימוש בשפה הערבית הוא כלי להמחיש את הרצון להפיג מתיחויות בין הערבים ליהודים. וככל שהמתיחות תרד, כך השימוש בערבית יעלה, ואף יעזור לרגיעה בין שני העמים. יחד עם זאת, עם הרצון ששני העמים יחיו בשלום ובאחדות, אנו עושים הכול כדי שלא תהיה, חס ושלום, התבוללות בעם היהודי, ואנו עומדים על המשמר, שחוליות, חלילה, לא ינותקו מן השרשרת שמחברת אותנו למעמד הר-סיני. אני מאמין שהעם הערבי גם הוא לא רוצה שתהיה התבוללות בתוך עמו. כל אחד גאה באומה שלו.

דברי מאיר פרוש היהודי מאגודת ישראל, יהדות התורה. ולתשובת משרד החינוך: משרד החינוך רואה חשיבות רבה בהנחלת השפה הערבית לילדי ישראל. חשיבותה הרבה של השפה למדינת ישראל ולאזרחיה נובעת ממרקם האוכלוסייה במדינת ישראל, ממיקומה הגיאו-פוליטי של המדינה ובעיקר מהצורך בהידברות וקיום דיאלוג בין דוברי השפות השונות בארץ. אנו מאמינים כי לימוד השפה יסייע להעמקת התקשורת בין העמים, להכרת התרבות ולטיפוח סובלנות ורגישות. השפה הערבית היא שפה רשמית במדינת ישראל, ואחת ממטרות החינוך, כפי שהוגדר בסעיף 11 לחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג 1953, היא: להכיר את השפה,

ההיסטוריה והמורשת של האוכלוסייה הערבית. אני מצטט מחוזר מנכ"ל: לימודי השפה הערבית הם חובה בכיתות ז' ט' בהיקף של שלוש שעות שבועיות לכל כיתה בבתי-הספר העבריים. גם זה מצוין בחוזר מנכ"ל. בכיתות י', י"א וי"ב המקצוע הנו מקצוע בחירה, ובמסגרתו מוצעים שני מקצועות: ערבית ועולם הערבים והאסלאם, לימודי המזרח התיכון. המשרד מעודד את בתי-הספר בארץ ללמד את השפה ומעניק תמיכה תקציבית לחטיבות ביניים ולחטיבות עליונות. בחטיבות הבינים מוענקת שעה צבועה בכל כיתת לימוד שבה נלמדת הערבית בהיקף של שלוש שעות שבועיות. בחטיבות עליונות מוענקות לבתי-הספר שעות על-פי תבחינים במטרה לתמוך בתחומי הדעת ערבית ועולם הערבים והאסלאם ולהגדיל את מספר הלומדים בתחומים אלה. בבתי-הספר היסודיים נלמדת הערבית כתוכנית רשות, זולת במחוז צפון ובעיר חיפה, שבהם יש חובת למידה בכיתות ה' ו', וההחלטה התקבלה בשל מרקם האוכלוסייה ובמטרה לגשר ולחבר. בימים אלה אושרה במשרד החינוך תוכנית לימודים לבתי-הספר היסודיים לכיתות ה' ו' המבוססת על הוראת השפה המדוברת בשילוב מיומנויות של ראשית הקריאה והכתיבה. התוכנית מתמקדת בשיח בערבית מדוברת בנושאים יומיומיים ובהכרת התרבות הערבית, וחושפת את הלומדים לאותיות ולמילים בערבית. התוכנית שמה גם דגש על השיח הדבור, במטרה להגביר את המוטיבציה של הלומדים הצעירים ללמוד את השפה הערבית, לטפח בהם את אהבת השפה ואת הסובלנות כלפי דוברי שפות אחרות, ולא פחות מכך, להכין אותם לקראת המשך לימוד הערבית בחטיבת הביניים. הלימוד במסגרת התוכנית חווייתי. הוא יתבצע בעיקרו בשפה הערבית המדוברת. הוא יתמקד במיומנויות ההבעה בעל-פה, וישולבו בו עד כמה שניתן שירים, משחקים, סיפורים ועוד, במטרה להגביר את ההנאה מלימוד השפה. משרד החינוך רואה גם חשיבות ביצירת גשר, לקשר באמצעות השפה. כפי שחשוב שילד יהודי ילמד את השפה הערבית, כך חשוב שילד ערבי ילמד את השפה העברית. בתוך כך התחיל משרד החינוך ביישומה של תוכנית ללימודי עברית במגזר הערבי: "עברית על הרצף". במסגרת תוכנית זו, השנה החלו תלמידי המגזר הערבי ללמוד עברית כמקצוע חובה כבר מגן-הילדים ועד כיתה י"ב. מטרת התוכנית היא שיפור שליטת התלמידים הערבים בשפה העברית, בדגש על חיזוק מיומנויות דיבור והאזנה. אין לנו כל ספק כי ידיעת העברית תאפשר צמצום פערים חברתיים ותהווה מנוף לקידום חברתי וכלכלי ומפתח להשתלבות בחברה הישראלית מבחינה כלכלית ותרבותית. חשוב להוסיף על האמור ולציין כי המשרד מייחס חשיבות רבה גם לקידום ולחיזוק שליטת התלמידים הערבים בשפה הערבית התקנית, מתוך הבנה ששליטה בשפת האם הערבית מהווה תשתית ללמידה בכל תחומי הדעת ושיפור ההישגים בשפת האם הערבית הוא תנאי הכרחי לשיפור ההישגים בכל המקצועות. השפה הערבית היא שפת האם והשפה הלאומית העיקרית של האזרחים הערבים בישראל, והיא נלמדת בישראל כשפה ראשונה בכל בתי-הספר הערביים, מכיתה א' ועד סיום י"ב,

השליטה בעיקרי השפה התקנית על בורייה היא אחד ממקורות הגאווה של התרבות הערבית. לשם חיזוק שליטת התלמידים הערבים בשפת האם התקנית יזם המשרד כמה מהלכים, ובהם פיתוח והטמעה של תוכנית לימודים חדשה לגני-הילדים במגזר הערבי, ששמה "תשתית לקראת קריאה וכתיבה בערבית כשפת אם בגני-ילדים", שהמטרה שלה היא חשיפה לשפה תקנית והקניית אוריינות לשונית ומיומנויות פיתוח חשיבה החל מגיל הגן, פיתוח והטמעה של תוכנית לימודים חדשה בשפה הערבית בשלב החינוך היסודי תחת הכותרת "חינוך לשוני ערבי,

אשר נחשבת לאחת מהתוכניות המובילות בתחום רכישת השפה בעולם הערבי, פותח ומוטמע גם כלי תחת הכותרת "מבדק קריאה וכתיבה בשפה הערבית לילדי כיתה א'", אשר מיועד לאיתור תלמידים מתקשים, מבדק זה בשפה הערבית הנו ראשון מסוגו בכל העולם, פיתוח והטמעה של תוכנית לימודים חדשה בשפה הערבית בשלב החינוך העל-יסודי בתחום הלשון וההבעה, החלת המתכונת החדשה של בחינת הבגרות בשפה וספרות ערבית על-ידי הכרה במקצוע השפה הערבית, לשון והבעה, וספרות ערבית כמקצוע מוגבר ברמה של חמש יחידות לימוד לזכאות לבגרות, מהלך זה ישווה את מעמד הערבית למעמד העברית ויקנה למקצוע יוקרה וכבוד, הטמעת תוכנית תרבות הדיבור, רטוריקה, וכתיבה יצירתית בשפה הערבית במגזר הערבי בכל בתי-הספר על בסיס תחרותי, פיצול כיתות א' ב' בשפה הערבית בהיקף של חמש שעות שבועיות לשם מתן מענה לחיזוק שליטת התלמידים בשפה הערבית בכיתות היסוד. לסיכום דברי אני רוצה לחזור ולומר: השפה הערבית היא שפה רשמית במדינת ישראל לצד השפה העברית. יש חשיבות, לפי עמדת משרד החינוך, ללימוד שתי השפות, בראש ובראשונה לשם יצירת היכרות בין העמים. הדבר מוצא ביטוי בלימוד השפה הערבית במגזר היהודי ובלימוד השפה העברית במגזר הערבי.

כדי להביא לשיפור בהישגי תלמידי המגזר הערבי בכל המקצועות, מושם דגש על לימודי השפה הערבית התקנית בכל שלבי החינוך במגזר הערבי.

לימודי השפה הם הבסיס ליצירת הקשר בין העמים והכרת התרבויות השונות. לשפה יש יכולת לטפח סבלנות ורגישות כלפי אנשים בעלי אורח חיים שונה ובעלי רקע תרבותי שונה. אני מבקש להודות לחברי הכנסת שלקחו על עצמם את היוזמה הזאת, היוזמה המכובדת, והביאו לכך שהכנסת תתייחס לזה לראשונה. יש לי הזכות והכבוד לעשות זאת לראשונה מטעם משרד החינוך, לשמוע את חברי הכנסת, גם במליאה וגם במהלך היום בעבודת הכנסת בוועדות, ואני מקווה שהשיג והשיח בנושא הזה, כמו שבעוד נושאים אנחנו זקוקים לשיג ושיח, יביא להתפייסות ורגיעה בין העמים.

סגן השר, בבקשה, מה אתה מציע, שיסתפקו בתשובה שלך? חברים, איפה חבר הכנסת יוסף ג'בארין? לפני שאת פונה לחברי הכנסת, אסביר לך מה הוא הכלל.

את זה כל שנה, יום לשפה. הכלל הוא כזה: התקנון אומר שאם חבר כנסת מבקש להביא למליאה דיון, הבקשה שלו היא שידונו במליאה. אני לא חושב שאחד המציעים רוצה שידונו על זה במליאה.

אם הם מסתפקים בתשובה,

אם הם רוצים שזה יעבור לאיזושהי ועדה, גם אני אשמח לשמוע. (אומר דברים בשפה הערבית) עיסאווי, תרגום. אני אומר, לקבע את היום הזה בכנסת. טוב, זה כבר שלב אחר. אתה צריך לבקש שזה יהיה יום קבוע בכנסת. זו הצעת חוק. אז אנחנו מסתפקים בתשובה, והתקנון אומר שאם מסתפקים בתשובה אני לא נותנת הבעת דעה נוספת, אבל אני רוצה לחרוג מהתקנון ולאפשר לחברי הכנסת שביקשו ממני הבעת דעה נוספת. אבל אני מבקשת: דקה, כדי שאני אוכל לתת לכולם, כי היו נאומים בני דקה והיה אפשר לדבר. אז בבקשה. חבר הכנסת אורן אסף חזן, בבקשה. דקה בדיוק. לא הבנתי מה הקשר לנאומים בני דקה. אין קשר. אני רק אומרת שמי שרצה לדבר יכול היה לדבר בנאומים בני דקה. עכשיו אני מבקשת: דקה בדיוק. אורן, בבקשה. לדבר בערבית? סיידתי, ראיסת אל ג'איסה. עד עכשיו מצוין. אני חייב להגיד לכם דבר אחד:

או אחת הפעמים הבודדות באמת, שאני מוצא את עצמי מסכים עם חלק מחברי הכנסת, אלה שמכנים את עצמם "פלסטינים". רק חבל לי על דבר אחד, וזו הפנייה האישית שלי אליכם, שיש חלק מאותם חברי כנסת פלסטינים בכנסת ישראל שפשוט מלכלכים את השפה הזאת עם ההתעסקות שלהם והשנאה שהם מפיצים פה בכנסת. אבל עכשיו נשים את זה רגע בצד ונתעסק בעיקר.

אני חייב להגיד לכם דבר אחד: לפני כשנה הנחתי את הצעת החוק ללימוד השפה הערבית המדוברת החל מכיתה א' אצלנו, ויש לזה סיבה מאוד פשוטה, רגע לפני שאני אומר מילה על השר בנט. הסיבה שלי הייתה אחת: בסופו של יום גם אני, כחבר כנסת יהודי אבל עם שורשים מרוקאיים, טריפוליטאיים, תוניסאיים, הסבים והסבתות שלי,

כפי שראינו גם את חבר הכנסת יונה היום מדבר,

הניבים, הפתגמים, הזמן נגמר, חבר הכנסת אורן חזן.

השירים, המורשת. והדבר השני, ובזה אני מסיים, הדבר השני הוא מאוד פשוט, ואם אתם תשכילו להבין את זה, יהיה לשנינו יותר קל לקיים פה חיים טובים יותר: מדינת ישראל היא מדינה יהודית, אין על כך ויכוח, בעלת רוב יהודי מובהק. לא נוותר על כך אף פעם, מהירדן ולים מדינה אחת, מדינה יהודית בארץ-ישראל. אבל נכון, יש פה מיעוט ערבי, והשפה היא גשר ושער לתרבות, ואם נשכיל להבין אחד את השני יהיה לנו יותר קל. הבקשה שלי אליכם ביום הזה: תכבדו את השפה שלכם בנועם, בדרכי נועם, בהפצת קירוב לבבות, ולא בשנאה, כפי שאתם נוטים לעשות.

תודה. חבר הכנסת יגאל גואטה, בבקשה. לא שומע, מה את ממלמלת? אנחנו ביום חגיגי. בואו נסיים אותו בצורה היפה ביותר. בבקשה.

גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת הערבים, מהרשימה הערבית, אני חושב שבסך הכול היה פה יום נפלא היום, גם בוועדות, גם במליאה, ואולי באמת כדאי שבסוף תעשו אתם, יוזמה: יום אחד בכנסת ישראל להודות למדינת ישראל ולכנסת ישראל על הכבוד ועל הדמוקרטיה שאתם מקבלים פה. הרי אתם יודעים שאין בשום מקום בעולם דמוקרטיה כזאת, אתה עכשיו מפריע לי,

באמת אין דמוקרטיה כזאת.

אני מוכן לתת לכם עשר שנים ותדאגו שאנחנו נדבר יום אחד, לא בשנה, בעשר שנים, בסוריה בפרלמנט. אנחנו נבוא לדבר שם יום אחד בעברית פעם בעשר שנים.

ואתם גם לא רוצים להיות חברים בפרלמנט שם. אתה אזרח של סוריה? אני תוניסאי. אז תדאג בתוניס, בסדר? תדאג שנדבר שם יום אחד בעברית. כל היום, יום בעברית. מרוקאי, לכן, לכן, אני מקווה מאוד שבאמת,

בסוף תבינו באמת כמה המדינה הזאת מקסימה עבור כולם, עבורכם, ויהיה כמו שאומרת אום כולתום בשיר "אלחוב, (אומר דברים בשפה הערבית). תמיד בסוף החושך בא האור, ובעזרת השם שיבוא האור ונחיה כולם בשלום.

תודה. סוף-סוף מישהו הזכיר את אום כולתום. חברת הכנסת ענת ברקו, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, רגע. סליחה, ענת. חבר הכנסת אחמד טיבי, אני אשמח מאוד אם גם אתה תאמר תודה לחבר הכנסת ג'בארין, בדקה,

אמרתי. חבר הכנסת טיבי, אתה לא הולך. חברת הכנסת ברקו, בבקשה. טיבי, אתה לא רוצה לשמוע את חברת הכנסת ברקו? (אומרת דברים בשפה הערבית) בערבית עיראקית, ראית? חברת הכנסת ענת ברקו, בבקשה.

גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, אני באמת רוצה לציין את חבר הכנסת ג'בארין על היום הזה. זאת הייתה ממש חוויה. אנחנו עברנו מוועדה לוועדה. אני רוצה לומר שהערבית והעברית הן שפות אחיות, ויש הרבה מאוד מילים חופפות. הערבית היא מאוד חשובה, היא גם שפת הקוראן, כך שמיליוני מוסלמים, גם אם הם לא דוברי ערבית, באמת יש להם זיקה עמוקה לשפה. אני רק מבקשת, בגלל ההשפעה המאגית של השפה, לא להשתמש בה באופן שלילי, כי יש לה את הכוח, את העושר הלשוני שלה. אני מקווה שבאמת השפה היא גשר לשלום, שילמדו אותה מגיל מאוד מאוד צעיר, ואנחנו, אינשאללה, כולנו נחיה כאן בהרמוניה מלאה, דוברי עברית וערבית, והכול בשלום. אני רוצה לאחל לחברינו כאן רמדאן כרים. חכי, אני אגיד להם בשפה הערבית. טיבי, חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. הודיתי בנאום בן דקה. תודה. תודה רבה. אני רוצה לחתום את היום הזה. היה יום באמת מיוחד בכל הוועדות, שהתנהלו בצורה מאוד יפה, וכך אנחנו מסכמים את היום. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום רביעי,